שנקראת "ישראל נקייה". לצערי, אנחנו עדיין ישראל מלוכלכת, אנחנו מאוד-מאוד רחוקים מהיעד, וישראל באמת טובעת בזבל. בעיקר עכשיו בתקופת הקיץ, בזמן הקורונה כשהשמים סגורים והציבור מבלה בכל השטחים הפתוחים הקיימים בארץ, נדמה שהלכלוך מגיע לשיאים חדשים. אני רואה את זה בסיורים בשטח, בתמונות ששולחים ומתייגים אותי באינסטגרם וברשתות, גם בחדשות 12 הכתב גיא ורון בסדרת הכתבות "טובעים בזבל", מראה את כמויות הזבל העצומות, את השקיות, את כל סוגי האשפה ליד הנחלים, בחופים, בפארקים, פשוט זוועה, במיוחד כשאנחנו יודעים שכל הפלסטיק הזה בסופו של דבר גם מתגלגל למים, פוגע בים שלנו ובבעלי החיים. בקיצור, כל הטבע שלנו, השבילים,

מטונפים. זה פוגע בטבע, במערכות האקולוגיות, בבעלי החיים, ובסופו של דבר גם בבריאות של כולנו. בדיון הקודם אנחנו חשפנו כאן דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שהראה עד כמה מעט קנסות מושתים על השלכת פסולת, כמה מעט פקחים יש, ואת מחדל חוסר ניהול הידע והנתונים. היום אנחנו נתמקד בעלייה בכמויות הלכלוך בטבע ובחופים בעקבות משבר הקורונה, והגידול בענף תיירות הפנים, שמשבר הקורונה גלגל. אני מברכת את שר התיירות אסף זמיר, שמתארח בישיבה היום על מנת לעזור לנו ולהתגייס למצוא פתרונות לסייע בניקיון הטבע שלנו לאור העלייה בתיירות הפנים. במהלך הדיון, אנחנו ננסה לקבל תמונת מצב ונתונים על העלייה בלכלוך במרחבים הפתוחים לעומת שנים קודמות, ננסה למצוא דרכים אופרטיביות, מהירות להתמודד עם זה. יהיו פה אנשים שיציגו פתרונות מידיים עד סוף עונת הטיולים הנוכחית לשיפור המצב, כך שנגיע אינשאללה לחורף נקיים הרבה יותר. במקביל, התחלנו גם לבחון מתווה חקיקה שאני מתכוונת לקדם על מנת להוביל צמצום דרסטי בפלסטיק, בכלים חד-פעמיים, שזה אחד הדברים שאנחנו רואים הכי הרבה בשטח, ולמצוא גם לזה פתרונות חלופיים. בוקר טוב לכולנו ולכל מי שמצטרף אלינו בזום ובוקר טוב לשר התיירות אסף זמיר. שמחתי מאוד על ההזדמנות לבוא ולדבר בתחילת הוועדה הזאת. ראשית, למרות שהודעתי, אני מתנצל שאני לא אוכל להישאר ולשמוע. לשם כך פיני שני, סמנכ"ל המשרד, נמצא כאן בישיבה על הזום, ישמע את כל הדברים. זה בטח לא המקום שלי לדבר על החד-פעמי ועל הפלסטיק. אני חושב שעכשיו החד-פעמי בימי הקורונה גילו סגולות אחרות שלו. אין ספק שיש יתרונות לתיירות הפנים בזה שכרגע כל עם ישראל מטייל ונמצא בארץ. אני רוצה להזכיר, כמו שאני מזכיר בכל במה, שזה לא מצב אידיאלי, גם אם משרד התיירות מפיק ממנו את מלוא התועלת. אבל אנחנו מאמינים שלישראלים צריכה להיות האפשרות לנפוש גם בארץ וגם בחוץ לארץ, ולכן קודם כל נאמר שאנחנו תומכים תמיכה מלאה בפתיחת השמיים, אפילו עובדים אל מול המשרדים האחרים כדי שהשמים ייפתחו, ואז יבואו גם תיירים אחרים.

מספר התיירים בשנה בישראל הוא פי שניים ממספר הטיילים הישראלים, כך שהאמת היא שמבחינת לכלוך לכאורה, התיירות אמורה להיות כרגע באותה נקודה. ובכל זאת, בגלל שישראל מטיילים יותר בטבע, מגיעים יותר לחופים, וכנראה משאירים יותר פסולת, אין ספק שמה שאתם רואים ומדווחים לכם עליו, הוא תוצאה של ישראלים שמטיילים יותר. אנחנו כמובן מתנגדים לזה. אנחנו לא המשרד שאחראי לאכוף את זה, אבל בכל דרך שנוכל לתרום למציאות שבה יהיה נקי יותר, אנחנו נעשה את זה. קראתי בפרוטוקול של אחד הדיונים הקודמים, שדיברתם על שילוב המסר הזה בקמפיינים של משרד התיירות אני בהחלט רואה בזה חשיבות, ובהחלט אפעל שזה יקרה. יש סקר שנעשה בזמנו, עוד בתקופה של שר התיירות הקודם. זו משימה של כולנו שישראל תהיה נקייה. אין כמעט משרד ממשלתי שלא נוגע בשאלה איך הופכים את ישראל לנקייה יותר. הקשר בינינו הוא לא "משהו", אבל אני רק רוצה להגיד שבסקר שנעשה עוד בזמנו של שר התיירות הקודם, יריב לוין, שבדק את שביעות הרצון של תיירים ואנחנו מקווים שהתיירים יחזרו לפה יום אחד אחד הדברים הבולטים שהם סימנו, זאת העובדה שהארץ הזאת מלוכלכת.

זה מאוד מפריע לתיירים שמגיעים מחוץ לארץ ומסיירים פה. לכן אני חושבת שהנושא הזה, זה נושא שצריך לא רק בזמן הקורונה ותיירות הפנים הגואה, להטריד את משרד התיירות, כיוון שזה אחד הפרמטרים שמפריע לתיירים שמגיעים לארץ. מדינת ישראל אם היא שואפת למשוך אליה יותר תיירים, כדאי שהיא תהיה גם אטרקטיבית מהבחינה הזאת. לכן אני כן רואה את משרד התיירות כאחד השותפים לכל מבצע בעתיד שאנחנו נעשה לצמצום הלכלוך בשטחים הפתוחים. מאה אחוז, מה ששלי שלך מבחינה רעיונית. יש לנו אינטרס אמיתי, אנחנו מודעים לסקר שדיברת עליו. אנחנו יודעים שתיירים מייצרים לכלוך, ויש לנו אינטרס שיהיה פה נקי כדי שיבואו עוד וייהנו יותר, ולכן בכל מקום שבו אנחנו יכולים להירתם ואני מניח שפיני, כאשר יגיע שלבו לדבר, גם ירחיב על פעולות שנעשו בעבר בכל מקום כזה, אנחנו פרטנרים.

תודה רבה. אני מברך על כך. תודה לכם ובהצלחה, מיקי. דווקא בגלל שאנחנו מדברים על התקופה של הקורונה אני רוצה שתדבר יעל מהחברה להגנת הטבע. יעל, אני פונה אליך בגלל שאתם ממש הכנתם תכנית. התכנית הזאת יצאה מתוך ההבנה הזאת של העומס שיש בימים האלה של תיירות הפנים בארץ, וההבנה שאנחנו חייבים להיערך בגלל העומס הזה, גם מבחינת קמפיין של מודעות, וגם מבחינת קמפיין של הסברה. אני אשמח מאוד אם את תחלקי כאן עם השותפים לדיון הזה את עיקרי ההצעה, שאני בזמנו העברתי גם למשרד להגנת הסביבה.

החברה להגנת הטבע, יחד עם עמותת נקי, הנחנו הצעה לתכנית חירום, שמבחינתנו היא תכנית חירום לדמותה של הארץ הזאת. כמובן עשינו את זה קצת לפני תחילת החופש הגדול, ואנחנו כבר בתוכו, ולצערי התמונות מגיעות לכולנו. אני לא ארחיב ולא אציג, כולנו רואים את התמונות באותן הרשתות החברתיות. השר אסף זמיר ציין עכשיו, שישראל נערכת לפתיחת השמים, ואני מודאגת אף יותר, כי אחד הדברים שעולה בסקרי דעת קהל של התיירים זה שישראל היא מדינה נהדרת ונפלאה,

וזה משהו שהוא לא מתאים לזמננו אנו. אני יודעת על מדינות אחרות, שעושות צעדים לשיפור,

אולי אנחנו עושים צעדים, אבל אנחנו לא מצליחים בהם. הצענו לנצל את ההזדמנות של הזמן הזה שכולנו נמצאים פה. מיליוני ישראלים שלא יצאו לקיץ בחוץ לארץ או לתקופת החגים בחוץ לארץ נמצאים פה, והם נמצאים בשטח. כפי שצפינו, כמעט כל חורשה, מעיין, זרזיף של נחל, הופכים להיות אזורים עמוסים במטיילים, אנשים שמגיעים ושוהים שם, וגם האשפה שוהה שם ונשארת. אנחנו נכנסנו לתקופה הזאת לא ערוכים לא מבחינת תשתיות, לא מבחינת הגברה של אכיפה. אני בטוחה שכולכם קוראים את העיתונים ורואים את הדיווחים מהגליל העליון, שזאת מועצה שזועקת לעזרה,

ההצעה שלנו מציעה להפוך את הדבר הזה להזדמנות. ישראלים שנמצאים בארץ זה אומר שהם גם מתעוררים. הרבה מאוד מגיעים עם הילדים, פורקים את הפקלאות מהאוטו ומוצאים את עצמם בערימת אשפה. גם להם זה לא נעים. זה לא משהו שצריך לשכנע פה שיש בעיה.

במקום לחכות שזה יעבור ואז לטפל בבעיה, אפשר לטפל בבעיה כבר איתם. הנחנו על שולחן המשרד להגנת הסביבה, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, לעשות מהלך ציבורי, שינצל את ההזדמנות ויוציא את אותם מדריכי הטיולים ומורי הדרך שנמצאים עכשיו רובם בבית ללא פרנסה, וחלקם אולי מצאו לעצמם איזשהו עיסוק זמני אחר, לשטח, איפה שהם רגילים להיות, איפה שטוב להם, איפה שהם יודעים להסביר, לפגוש את אותם המטיילים והנופשים שמגיעים, ורגע לפני שהם נכנסים לשטח, להסביר להם מה כללי ההתנהגות, בשיתוף עם הרשויות המקומיות רט"ג, קק"ל וכל מי שאחראי על השטח. בעצם, לפנות את האשפה יחד עם המטיילים. מטיילים שמגיעים, מקבלים הסברה מאירת פנים, נחמדה, לא משהו שמוציא את החשק לטייל, שמזכיר לאותם מטיילים שהשטח נראה מלוכלך, בגלל שאנחנו משאירים אותו כך, להוציא עד סוף היום את כל האשפה שהם אמורים או ישאירו בשטח החוצה ולדאוג להוצאה של האשפה הזאת יחד עם הרשויות המקומיות מחוץ לשטחים הפתוחים. הדבר הזה הוא קריטי מבחינת הפגיעה הסביבתית. אותן ערימות האשפה שנשארות בשטח זאת פגיעה ישירה בבעלי החיים שמסתובבים שם, מעבר למפגע האסתטי הכול כך לא נעים. ההצעה שלנו כוללת גם להחזיר אנשים לעבוד. יש פה חודשיים שבהם יהיו המון המון אנשים בחוץ, חלקם לא ישכרו שירותי הדרכה של מדריכים, אולי בגלל שהם לא רואים בזה צורך, יכול להיות שגם המצב הכלכלי לא מאפשר, אבל הם בוודאי ישמחו למצוא אנשים בשטח שייתנו להם מידע ויסבירו להם גם את כללי ההתנהגות. שיתוף הפעולה הזאת יכול להניב ישראל נקייה מחר בבוקר, וזה משהו שהחברה להגנת הטבע בשיתוף עם עמותת נקי, יכולה לעשות. כל מה שאנחנו צריכים זה גיבוי של הממשלה. גם המחיר של הדבר הזה הוא לא כל כך גבוה, הוא הרבה יותר נמוך מהרבה תכניות אחרות שהונחו על השולחן. תו המחיר שאתם שמתם על זה הוא משהו כמו 10 מיליון שקלים,

אני אגיד לך בצורה אפילו קצת יותר מפורטת, שבשביל 71 ימי הסברה, שמכסים יום-יום את כל התקופה הזאת, זה תשעה מיליון

כולל את כל האופרציה. רק תקופת החגים, שזה 31 ימי הסברה, זה ארבעה מיליון שקלים וחצי. לא מדובר פה בסכום עתק. לא מדובר בסכומי עתק, אבל מדובר פה גם בהחזרה של אנשים לעבודה שהם אוהבים וטובים בה, גם ליצירת חיבור ישראלי, וגם "להרוג" את הבעיה עכשיו. אנחנו הולכים להתגעגע איך שישראל נראית היום, כי היא הולכת להיראות הרבה יותר רע בדצמבר,

אני העברתי את התכנית שלכם למשרד להגנת הסביבה. מישהו משם יצר אתכם קשר? כן, נפגשנו עם המנכ"ל. הוא אמר שהוא יחזור אלינו תוך כמה ימים. מאז לא שמענו ממנו. מתי זה היה? לפני שבועיים.

עברו כמה ימים. עוד מעט נדבר עם תומר אשל מעמותת נקי. ננסה להבין איך אתם חושבים לעשות את ההסברה הזאת, כי כל הסוגיה הזאת מורכבת, איך אתה מצליח להגיע לאנשים ולשכנע אותם לשנות את אורחותיהם. אני רוצה לפנות ליצחק בן דוד, סמנכ"ל אכיפה במשרד להגנת הסביבה. אני יודעת שאני לא צריכה להסביר לך את המצב בשטח, אתם מכירים אותו ומבינים אותו.

אנחנו נמצאים היום באתגר עוד הרבה יותר גדול. אנחנו רואים את זה בכל התמונות שמגיעות, אני לפחות מקבלת מדי יום. האם הגברתם את הסיורים?

הפקחים? האם אתם באיזשהו הליך של פריסה אחרת בשטח בימים אלה? בוקר טוב לכולם. האם הגברנו את כמות הפקחים? לא הגברנו את כמות הפקחים, כי אין לנו דרך להגביר את כמות הפקחים. אנחנו צריכים תקנים לטובת העניין הזה ותקנים חדשים אנחנו לא מקבלים. אנחנו מסתובבים בשטח עם מה שיש לנו, אנחנו מתעסקים בעיקר בבעיות הגדולות, בעיקר במשפחות הפשע, בבעיות הפסולת הענקיות שאנחנו נמצאים בפניהן, ועיקר המאמץ שלנו הוא שם. נכון, אנחנו יודעים שבתקופת החגים יש טיפה עלייה אני לפחות רואה את זה בתחום הים, שאני מתעסק שם באופן יום יומי. שם אנחנו רואים שיש בתקופה הזאת של הקורונה יותר ימים שהחופים לא עמדו ביעד של הניקיון, ואנחנו מסבירים זאת בכך שיש יותר אנשים שמגיעים לחופי הים בתקופה הזאת. אני יודע שהמשרד כרגע מכין קול קורא של תכנית ניקיון עם הרשויות המקומיות, אנחנו מדברים על יום ניקיון באוקטובר, יש לנו תכנית בחגי תשרי יחד עם רט"ג, זאת תכנית שתוקצבה.

שהוא פרויקט שאנחנו עושים כל שנה. מה זה פרויקט חוף נקי? מה הוא כולל? חוף נקי זה פרויקט שאנחנו עושים כל שנה, זה פרויקט שאנחנו מנקים את חופי הים, אנחנו מתקצבים את הרשויות המקומיות לנקות את החופים הלא מוכרזים. התקציב של הפרויקט הזה הוא סדר גודל של 11 מיליון שקל בשנה. פורסם קול קורא השנה לטובת הרשויות, ואנחנו נותנים כסף לנקות את החופים הלא מוכרזים באמצעות הרשויות המקומיות. אם אתם רוצים יותר אינפורמציה, נמצא פה בשיחת הזום הזאת מרכז הפרויקט, פרד ארזואן מהיחידה הימית. זה פרויקט יפה שנותן שירות לכלל הציבור במדינת ישראל, והוא מטפל בכל החופים הלא מוכרזים. בעיקרון אנחנו מתקצבים כל רשות מקומית, שמבקשת לנקות את החופים שלה. אם אני לא טועה, בדיון הראשון שאנחנו קיימנו כאן בכנסת בנושא של "ישראל נקייה", השרה הכריזה על הקצאת של סכום די ניכר בנושא של ניקיון ברשות הרבים. האם זה גם דרך קולות קוראים? כי הרי הבעיה של קול קורא זה שאתם צריכים תמיד מצ'ינג,

כן, בדרך כלל מצ'ינג. יש כל מיני החרגות, אבל בדרך כלל אנחנו ממנים 90%, ומי שזוכה בקול קורא צריך לממן עוד 10%. אני לא בקי בפרטים של הקולות קוראים האלה,

יש פה את אסף יזדי שיכול להרחיב בעניין. אנחנו נסתפק בדברים האלה. אני חייבת להודות שאני מתוסכלת מהחלק של המשרד בעניין הזה. שאול גולדשטיין, מנכ"ל רשות הטבע והגנים,

שמעת את ההצעה של החברה להגנת הטבע, היה פה רעיון שמגולגל דווקא בעונה הזאת, כשיש כל כך הרבה אנשים שהם חסרי עבודה לנסות להעסיק אותם, להכניס מורי דרך לנושא הזה במיוחד. האם אתם באיזשהו אופן הגברתם את כוח האדם שלכם נוכח העומס הזה שיש על הטבע שלנו בימים האלה?

פרופורציונלית לכמות המבקרים, יש לנו יותר פקחים. לקחנו אנשים מחופשה וממקומות אחרים לתגבר את השטחים הפתוחים ואת האתרים בתשלום, אבל מה שקורה, כמו שיעל תיארה גם הכנו מצגת שמה שקרה בתודעה של האנשים, של חלק מהאנשים כמובן, זה לא כולם, שמגיעים לשטח, עושים את הפיקניק שלהם ומשאירים הכול כמו שהוא וקמים והולכים. כשאתה שואל: רגע, מי יפנה אחריכם? הוא אומר: רגע, אני משלם מיסים, שילמתי כרגע דמי כניסה בכניסה, תפנו אחרי, תפקיד שלכם. אתה רואה שהוא משאיר כיסאות,

צלחות, סלטים סגורים אתה מסתכל על הדבר הזה, שמשאירים בקבוקי קולה, יחד עם בקבוק וודקה, קמים והולכים. זה לא מובן, זה לא היה בעבר. יש לנו הרבה הסברים לעניין הזה ולהתנפלות של הישראלים אחרי הקורונה, אבל ממש היה ניתן לראות שבזמן הקורונה שלושה, ארבעה חודשים כמעט אף אחד לא יצא מהבית, ראית את הטבע לאט-לאט מתנקה, הרוחות מעיפות את הלכלוך לפינה, ואז הכול מתנקה. ברגע שנפתח הסגר, פשוט בלגן שלם. מה שאנחנו עושים היום זה ממש לא מספיק. באחריותנו כחמישה מיליון דונם. כדי לשמור על חמישה מיליון דונם, כמות הפקחים שלנו קטנה מאוד. כמה פקחים יש לכם? זה לא מספר הפקחים, כל שמורה וכל עובד אתר שלנו הוא בחזקת פקח. בסך הכול יש לנו לצורך העניין למעלה מ-1,000 עובדים, אבל 1,000 עובדים שכולם עסוקים בצורה כזאת או אחרת בניקיון, עדיין תחשבי שעם כל השטח שאנחנו מטפלים בו, מסלול שאתה עושה בנחל צין או נחל טל, את מכניסה את הפקח בכניסה של הנחל או ביציאה שלו זה יום עבודה כדי לאסוף את כל הזבל שיש לו בדרך. הרעיון שהעלתה פה יעל מהחברה להגנת הטבע זה באמת רעיון נכון. צריך לקחת את המובטלים שכרגע אין להם מה לעשות, שרוצים להירתם למשימה ולהשתתף בפרויקט. כמו שדיברתי אתך בשבועות האחרונים, בשבוע האחרון דיברתי עם האוצר ועם מי שצריך בעוד מקומות, ומנכ"ל הביטוח הלאומי אתמול בבוקר. אנחנו מדברים על העסקת 500 אנשים שלא עובדים לטובת מטרת הניקיון. אם זה ילך טוב, יכול להיות שמ-500 נגדל ל-5,000 ול-50,000 זאת המטרה שלנו. העיקר זה לא עבודת הניקיון, אלא מה שחשוב לנו זה שינוי מודעות, כי אם לא נשנה את המודעות של האדם שיוצא החוצה ולוקח אתו את הזבל הביתה או לצפרדע או לפח זבל הקרוב, לא עשינו דבר. אנחנו ננקה את הארץ, הקיץ יהיה נהדר, דצמבר יהיה מבריק, וינואר יהיה מטונף. דרך אגב, המודעות הזאת תהיה מושתתת גם בערים הבנויות, ולא רק חלק בחופים. חלק מהמזהמים הם בעלי מפעלים וחקלאים ומפעלי מחזור וכן הלאה. למעשה, כולם צריכים להבין מה עושה הלכלוך ולמה אסור ללכלך, והציבור גם צריך בסופו של דבר להגיד לנבחרים שלו: חלק מהקריטריונים שנבחר אתכם לקראת הבחירות הבאות יהיה איך אנחנו נראים, האם האזור שלנו נקי או לא נקי? זה עניין של מודעות, אנחנו יודעים שזה ייקח זמן. אנחנו בונים תכנית לטווח ארוך. אם תרצי לראות, יש לנו מצגת קצרה. אתם רואים כדור ים.

כשהייתי ילד כדור כזה אף פעם לא היינו זורקים, היינו מתקנים אותו 10 פעמים, עד שבסוף היה נקרע. היום כל כדור שיש לו פנצ'ר קטן ויצא לו האוויר, לא קופצים למלא את האוויר שלו, פשוט משאירים אותו על חוף הים. כמו שאמרתי, האחריות שלנו על שטח של חמישה מיליון דונם. אנחנו שמים שלטים בכל המקומות, תחנות מידע מפוזרות. היום פועלות 30 תחנות מידע בשטחים הפתוחים. בחגים יפעלו בסביבות 80, תחנות מידע שאנחנו מפעילים יחד עם המשרד להגנת הסביבה. כך נראה חוף ים ביום טוב שלו. תבינו שכאשר פקח בא לשם, איך הוא ישלוט בכזאת כמות של אנשים ומי מלכלך מה? זה מאוד מאוד קשה. יש לנו מיולים על חוף הים. כמו שאמר בן דוד מקודם, יחד עם המשרד להגנת הסביבה אוספים שקיות, אבל כל נגלה כזאת שיוצאת החוצה וחוזרת פנימה זה שעה. עד שחוזרים, כאילו לא ניקו. בשקופית הקודמת שהראית, רואים כלי שעליו שקיות ניילון. בצ'ט ראיתי מישהו ששלח תמונה של חוף, פולג נדמה לי, שניקיתם אבל השארתם את השקיות שם. אם משאירים שם את השקיות, זה לא עוזר. לא לא, אין דבר כזה. יובל ארבל מעמותת צלול רוצה להראות תמונה מחוף שמורת פולג, באחריותכם שהשקיות נשארו שם, ולמחרת אתה יודע, העורבים באים, מפזרים את הכול, וכאילו לא עשיתם דבר. קודם כל, את רואה את המיול הזה? המיול הזה מלא עד אפס מקום. מיול זה כלי הרכב הזה. הוא לא יכול לנסוע על החול שהוא טובעני, לכן לפעמים הוא צריך להשאיר חלק מהשקיות. הוא נוסע, חוזר, לוקח אותן פעם שנייה. אין מצב שאנחנו משאירים שקיות בשטח. זה התפקיד שלנו, להוציא אותן החוצה. הוא כנראה צילם בין הנגלות. אנחנו צוללים בים ומנקים את הים מתחת למים. את רואה איפה צללתי, מוצאים טונות של לכלוך מתוך המים. גם שם הלכלוך מטורף. דרך אגב, חלקו לא מגיע מישראל, אלא ממקומות אחרים. אם אני אצליח להראות את הסרטון החמוד הזה, תראו שגם הקרנו בוועידות בין-לאומיות. כדאי לראות אותו. לא רואים בכלל. אולי אפשר יהיה לראות יותר טוב את הסרטון השני. הקרנו אותו בהרבה ועידות בין לאומיות. זה בהחלט זכה להרבה הצלחה שם, ואפילו תרגמו אותו. זה הסרטון השני, משפחה מנקה. הפצנו את הסרטון הזה ברשתות החברתיות. כשהם מגיעים לשטח, הם אומרים: אנחנו באים לטייל על מנת לנקות, ואז הם עושים את ההדרכה לכל העם, נותנים שקיות, ועושים תכנון של הטיול. ההורים רותמים את הילדים, והילדים ממש שמחים עם זה וגם יוצאים בסוף עם הרגשה מיוחדת של עשייה. מסבירים מה מותר ומה אסור, ואיך נכון לטייל, גם מבחינת חילוצים. יש לנו גם בקיץ הרבה מאוד חילוצים. את כל הדברים האלה אנחנו עושים יחד. שאול, אני לא רוצה לחרב שמחה. סרטון מקסים, אבל יש לו 559 צפיות. האם אתה מכיר את המושג קידום ממומן? האם אתה יכול לעשות משהו, כדי שקצת יותר אנשים יראו את הסרטון הזה? את צודקת מאה אחוז. גם את יודעת שאנחנו במשבר כלכלי מטורף, לא רק המדינה,

עם ירידה של כמעט 80% בהכנסות שלנו. יש לנו אגף דיגיטל שמנסה להפיץ את זה, אבל זה הסרטון שהצגתי לכם כדי להראות את השותפות של הציבור. יש סרטונים יותר מופקים עם אחוזי צפייה יותר טובים,

שיתפנו את זה גם בטלוויזיה. חני פלג ממשרד החינוך מבקשת שנשלח את הקישור בצ'ט פה. (מציג סרטון לוועדה.) סרטונים נחמדים מאוד, מצוין, אבל אתה יודע, אנחנו גם

על זה בדיון הקודם בנושא האכיפה, יותר קנסות אתם נותנים בתקופה הזאת? בשקף הבא בדיוק נשאלת השאלה הזאת. בשנת 2020 רשמנו 441 קנסות על ניקיון; חוק איסור נהיגה על חוף הים - 654, זה הולך ויורד עם השנים, כי אנחנו מגדרים ומחנכים את הציבור, שלא נוהגים

זה לא רק ניקיון. אין לנו חלוקה פנימית,

אז בעצם אתה לא יכול לתת לנו נתון מדויק כמה קנסות ניתנו על השלכת פסולת

אני אתמול הייתי בעמק המעיינות. אתה לא מאמין מה אתה רואה,

הניקיון הגדול, שעיקרו שינוי תודעתי.

עוד פקחים ועוד משאבים לטפל

וכפי שכרגע נאמר והוצע על ידי יעל, אנחנו מחזיקים צוות של מסבירים בשכר. הצוות מורכב ממורי דרך,

ולכן לקחנו אותם לעבודה במשכורת על חשבוננו. מעולה. צריך להבין שהעלות הישירה של מה שלקחנו על עצמנו, שוב

משהו שמאוד חשוב לך,

משרד המשפטים כרגע עוצר את אישור חוק העזר רק בגלל הסעיף הזה, שאנחנו עומדים עליו. נוסף לזה, באותם שטחים שהם לאורך הנחלים, אבל

אנחנו לא יכולים להשתתף בשום קול קורא שוב, כי זה לא מוגדר כחופים, ואין שום תמיכה, שום שקל משום משרד

לפעמים חלק אוספים את הלכלוך אבל משאירים אותו במקום,

לחזירי הבר ולדורבנים חגיגה, ולנו עבודה. זאת אומרת, לא רק שהמבקרים צריכים להתחנך,

בחלק הצפוני של חוף קצא"א, ואני חושב שהוא יכול להיות דוגמה ומופת למה שצריך להיות בחופים. מה יהיה בחוף הזה? מה יהיה שונה?

אנחנו מקימים שם מרכז הסברה לכל התחום האקולוגי שקשור לים. יש מבנה ששימש בעבר את

נקים ארגון ירוק שתפקידו לפקח, לצלול, לחנך,

בדיוק כמו ארגוני נוער אחרים, אני חושב שהארגון הזה יכול להיות ארגון עם אלפי בני נוער.

שוב, גם בעניין הזה אנחנו מוכנים להיות הפיילוט. יש לנו היום את ארגון

רוב הקמפיין הזה שכרו את שירותנו וראו ברכה. צוות ההסברה הוא העיניים והאוזניים של ראש הרשות או ראש המועצה, או של מנהל אתר הטבע. אנחנו מגיעים לנופשים, אנחנו לא מחלקים להם שקיות ולא אוספים את הפסולת עבורם.

כשאנחנו נמצאים בשטח בצורה מקצועית,

בכל מקום שיש בו 500 ישראלים,

יש לנו אמנה ויש לנו כל מיני גימיקים, בסוף אנחנו מסתכלים לאנשים בעיניים בצורה הכי מקצועית ואומרים להם שהאחריות על הניקיון היא שלהם, ואנחנו נמצאים בשטח כדי לוודא שהם לוקחים את

אנחנו יכולים מחר בבוקר להקים 20 צוותים, להעסיק 250 עובדים,

איש. גיורא,

קח את צוות ההסברה של עמותת נקי לגדת הנחל הכי מסובכת שלך, הכי מלוכלכת שלך,

אני מקווה ששמע אותך גם כל מי שצריך לדאוג לאזור שלו. משרד הפנים, עאטף חיראלדין. על פי מה שאני מבינה, אתה מנהל אגף אתרי רחצה

משום מה, אצל ילדי ישראל אין את החינוך הזה לניקיון ברשות הרבים בבתי הספר. אני רואה את זה אפילו בחצרות של בתי הספר את הלכלוך. מה משרד החינוך

זה נחמד ויפה,

אבל זה לא מה שישנה את המציאות שלנו. מושקע בימי הניקיון האלה הרבה מאוד כסף, כל פעם נעשה איזשהו מבצע,

זה יפריע לו זה יפריע בעין,

הם לא חייבים לנסוע לים.

כל מה שהם צריכים זה לצאת לגינה ליד בית-הספר ולעשות את הפעולה

וככה זה נראה אחרי שמשאירים שקיות שלא אספו יומיים. אני לא רוצה לבוא בטענות, אני יודע שרשות הטבע והגנים עובדת קשה ויש עליה עומס מאוד גדול, ויכול להיות שהיה פה מקרה נקודתי, אני

זה חשוב מאוד, שהדברים יהיו מתואמים. אני הרבה פעמים גם נפגש באיזה מן זריקת אחריות. אני מבין שיש שטחים,

אבל יש כל מיני מקומות חפיפה או לא

תודה רבה.

הגר סלקטר ממשרד המשפטים הצטרפה אלינו. את רפרנטית שלטון מקומי במשרד המשפטים.

ראש מועצה מקומית גליל עליון מספר שאתם בולמים אותם, משרד המשפטים בולם אותו מאישור חוק

למיטב הבנתי, השאלה שעלתה היא האם יש מקום להסדיר קודם כל באופן רוחבי במסגרת חקיקה ראשית את האיסור על השימוש בכלים חד-פעמיים. החוק שלי כבר מוכן, אם אתם רוצים. אני לא אביע עמדה, אני לא מכירה ויודעת על איזו הצעה היושבת ראש מדברת,

אנחנו נשמח מאוד לשמוע על כך בהקדם. תודה רבה לך הגר סלקטר ממשרד המשפטים. גבי ארד, המועצה לישראל יפה, בבקשה.

שניים או שלושה דברים שבעיניי הם סופר דחופים: 1. הנושא של האכיפה אני לא שומעת שיש אכיפה חזקה,

הוא צריך להיות ערך בולט, כי המצב הוא פשוט זוועתי. אני מטיילת בחופים בבוקר, בחופים שהם מוכרזים,

יש לי המון המון מה להגיד ולהתייחס. לגבי החופים, קודם כל מרכז שלטון מקומי בשנים האחרונות חמש שנים אם אני לא טועה כבר מקים את פורום רשויות החוף, שמאגד את כל הרשויות, גם המועצות וגם הרשויות המקומיות. כמוש נאמר כאן קודם, יש חופים מוכרזים וחופים לא מוכרזים. החופים הלא מוכרזים,

אבל מישהו צריך לסייע להן במימון של הדבר הזה אם זה משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה. אני רק אגיד שהתקציב של המשרד להגנת הסביבה זה הקרן לשמירת הניקיון,

המון, המון. כולנו יודעים.

מי ששם את הכסף זה הרשויות עצמן, אז זה לא שהמשרד מממן באמת, זה מגיע מכספי

לפעמים נתקעים באישורים כאלה שנתיים,

בטח כשמדברים בנושאים של ניקיון בחופים.

נקודה נוספת אחרונה שאני רוצה להעלות, שבה אנחנו נשמח מאוד לטפל, זה

אכן. אתה סמנכ"ל בכיר מנהל חוויית התייר. אנחנו נסיים אתך ונזכיר שכל הדיון הזה הוא

אציין גם, זה עלה בחצי שורה פה שבין השאר אנחנו גם מבצעים ביקורות בשירותים הציבוריים בכל הארץ, בתחנות דלק ובשירותים ציבוריים של העיריות והמועצות, ובאותה שיטה וולונטרית מאירים את עיני

ההסברה,

אני רוצה להודות לשר התיירות, אסף זמיר, ולכל המשתתפים בדיון. זה

אני קוראת לכל מי ששמע אותנו כאן בדיון. יש כל כך הרבה אנשים שמחפשים עבודה, יש כל כך הרבה זבל, בואו ננסה לחבר בין הדברים האלה על מנת לעודד גם הסברה וגם ניקיון פשוט ניקיון של השטחים הציבוריים שלנו ושל הטבע שלנו. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 10:39.